בוקר טוב לכולם, אני אפתח את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום 11 בדצמבר 2018, ג' בטבת התשע"ט.

המדינה הונתה את הרופאים והתושבים בפריפריה ישלמו של חה"כ עליזה לביא, עזיבת